בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. ראשית,

ויש דברים שאתם עושים וההיגיון שלי לא מצליח לתפוס למה אתם מתכוונים. המשמעות של העניין שבכל העולם משנים את זה ובכל העולם נותנים מכסים ורק אצלנו מבטלים הכול. לגבי המכסים, תגיד לאילו